אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אדוני, הצעה לסדר.

רצית לומר תודה לגבי המחצבה.

אני רוצה לומר שאתה בטח יודע שהולך להיסגר מפעל הטונה בטירת הכרמל.

נכון. 80 עובדים הולכים הביתה. לא מעט דיונים היו כאן בראשותך. משרד האוצר לא הסכים להתפשר על אחוז אחד של מכס. יש לנו גם מפעל בבאר שבע. אתמול ביקרתי בטמרה בגליל המערבי, במפעלי הטקסטיל, בענף האופנה שהיו כאן לא מעט דיונים סוערים עליו, וראיתי חדר שהתרוקן מ-150 תופרות ונשארו בו בודדות. אדוני היושב-ראש, זה לא דיון אלא זו רק קריאת כיוון לומר לך שבתוך המהלכים שראינו כאן, יש איום על השוק המקומי, על הייצור המקומי וכל הסיפור הזה הוא טונה. זה לא היה נכון להגיע לרגע הזה ואולי עוד אפשר לעצור. אני מזכיר שמחכה כאן דיון כדי לעצור את ירידת המכס של הדגים. עצרנו כאן את הדגים וצריך לעצור כי לפי השוונג הזה, לא יהיו גם דגים חיים ולא רק לא תהיה טונה. מישהו כאן התבלבל בין היעדים הלאומיים לשאלות של יוקר המחיה. לקחתי את זה לתשומת לבי. ראיתי את זה היום בעיתון. אנחנו בירידה תלולה לפחות בתפיסה הערכית של תפקיד הממשלה.

איך ממשלה של שפנים יכולה לטפל בדגים? אי אפשר.

אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה

ארז אורעד, אני רוצה לשבח אותך על הקצב של האישורים שאתם מנפיקים. תודה רבה. אני לא זוכר תקדים כזה.

כל השנים אני נמצא כאן, אני נמצא בוועדה, והקצב הזה שאתם מובילים את אישור מוסדות הציבור גם מראה שהממשלה פחות משתתפת כי זאת מעין תמיכה והתמיכה הזאת היא תמיכה עקיפה אבל היא תמיכה שמעודדת את זה. אחרי ששיבחתי אותך, בבקשה. תודה רבה. בוקר טוב לכולם. חברי ועדת הכספים, כבוד היושב-ראש משה גפני, אני מתכבד להביא בפניכם רשימה לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. מספר הרשימה הוא 13-263-18 וחשוב שזה יירשם בפרוטוקול. הרשימה הזאת נבדקה על ידי מפקחי היחידה שבראשותי וגם עברה את הוועדה הציבורית המייעצת של מנהל רשות המיסים ומובאת כאן לאישורכם. יש ייעוץ משפטי בסביבה? יש לי שאלה. היום כדי ללכת להיות נהג מונית או נהג אוטובוס צריך תעודת יושר

חלק מההליך שלנו כאן מתייתר. האם אפשר לקבל או לבקש או מה צריך לעשות בפקודה כדי לבקש תעודת יושר

יושבי-ראש והאם זה נראה בתחום הסביר? אין לי תשובות לכל.

בטוח שזה נכון. אנחנו מדברים על גופים אזרחיים שעושים את מה שהממשלה לא עושה. תרשה לי לשאול את השאלה שוב כי שגית נכנסה וזה חשוב. אני תוהה בקול רם האם אותם יושבי-ראש של אותם גופים, שהיום כל אחד שהולך להוציא רישיון על מונית או על אוטובוס, מבקשים ממנו תעודת יושר. במקום שאנחנו נדון כאן ונעשה בדיקות,

כאלה שלא היו ראויים תינתן תעודת יושר? הפקודה תבקש או להכניס שינוי בפקודה.

לדעתי זה אפילו לא דורש תיקון בפקודה.

משיקולי יעילות אנחנו לא חושבים שצריך לדאוג תעודת יושר.